דברי הכנסת ה / מושב חמישי / ישיבה שפ"ה / י"ט בכסלו התשע"ג / 3 בדצמבר 2012 / 5 חוברת ה' ישיבה שפ"ה הישיבה השלוש-מאות-ושמונים-וחמש של הכנסת השמונה-עשרה יום שני, י"ט בכסלו התשע"ג (3 בדצמבר

אדוני השר, אני מודה לו מאוד על שנתפנה מעיסוקיו על מנת להגיע ולענות על בקשת 21 חברי כנסת,

הכריזה עצרת האומות המאוחדות על הקמת מדינת

הכירה עצרת האומות המאוחדות במדינה פלסטינית כחברה משקיפה באו"ם. אדוני היושב-ראש, לא באתי לכאן היום לתקוף את ממשלת ישראל. בנושאים האלה, שהם בתחום הביטחוני הלאומי המדיני של מדינת ישראל, אנחנו דואגים לעתידה של ישראל. באתי, כבוד הרמטכ"ל לשעבר, שר הביטחון, אחד מטובי בניה של מדינת ישראל, בדרך כלל אנחנו גם תוקפים האחד את השני כאשר לנגד עינינו טובת מדינת ישראל. כאשר אנחנו חושבים שלהפיל ראש ממשלה, אפילו במחיר מדינת ישראל, זה דבר כשר, אנחנו נכנסים למצוקה קשה. ואני מברך אותך על דבריך, כי הם עומדים לי על הלב,

הייתי בכל תקופות קיום המדינה, קצת אפילו יותר ממך, מפאת היותי מבוגר יותר ממך. והיו הרבה מאבקים כאן, כאן: האיש שיושב מימינו של בדר, בלי חרות ומק"י. אבל מעולם לא היה דבר שבציונות אנחנו חשבנו שיותר חשוב להפיל ממשלה מאשר לקיים את מדינת ישראל. תודה רבה לאדוני, וסליחה על ההערה. לכן באתי לפה היום להתריע ושוב להתריע. במשך ארבע שנים אני וחברי באופוזיציה מתריעים מפני הסכנה הטמונה בקיפאון המדיני. וצריך לומר כאן שבארבע השנים האחרונות הנושא הפלסטיני, המשא-ומתן עם הפלסטינים, נדחק לקרן פינה. אני באתי להתריע היום מפני הסכנה הטמונה בקיפאון המדיני, מפני השחיקה המדינית והבידוד הבין-לאומי הגובר. יש לי עניין גדול מאוד בעתידה של מדינת ישראל, כמו לכולנו. אני ישראלי ואני גאה להיות ישראלי. ואני עסוק כל כולי בהבטחת עתידה של מדינת ישראל וביכולתה להבטיח את המשך קיומה כביתו של העם היהודי בארץ הזו מדינה החיה בביטחון ובשלום עם שכניה. עסקתי בכך במשך יותר מ-45 שנה, ואני עוסק בזה גם כיושב-ראש האופוזיציה, בעבר כמפקד בצה"ל וכשר בממשלות ישראל. כנסת נכבדה, עובדת הסכסוך הישראלי פלסטיני והעובדות הכרוכות בכך ידועות לכולנו. המחלוקות, התרגילים ההדדיים, כמו גם הפתרונות, ברורים ונהירים. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להמשיך ולתת בידי אחרים את היוזמה בנוגע לקביעת גבולותיה הביטחוניים. אסור לנו בשום פנים ואופן לאבד את היוזמה הזאת. אנחנו חייבים להיות אלה שמובילים. איננו יכולים להמשיך ולאפשר לכוחות קיצוניים וחיצוניים לדרדר אותנו במורד ההר ולשחוק את האינטרסים החיוניים שלנו, אותם אינטרסים שיבטיחו את קיומנו בגבולות קבע שאינם ניתנים למחלוקת. אדוני היושב-ראש, 45 שנה חיה מדינת ישראל בתוך חלום ארץ-ישראל, ארץ-ישראל השלמה, חלום שמהרגע הראשון היה חלום טוב ומעודד, אבל כמו כל חלום, מגיעה השעה להתעורר ממנו ולשוב אל קרקע המציאות. הושקעו הרבה מאוד משאבים, מיליארדים הושקעו במהלך השנים האלה, בבנייתם של יישובים, בהשקעה בתשתיות, בכבישים, בהוצאות ביטחון ובהוצאות ביטחון שוטף, בחבל ארץ שברובו לא נשב לנצח. יש חלקים גדולים מאוד, גושי ההתיישבות, שאני אעשה הכול, וזו גם תפיסתי: הגושים הללו חייבים להיות חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, והם יעצבו בסופו של דבר את גבולה המזרחי של מדינת ישראל. אי-אפשר להמשיך ולהעמיד פנים שיש פתרון אחר זולת פתרון שתי המדינות. ולא מספיק רק להגיד את צמד המלים, מנהיגות נמדדת ביכולת לתרגם הבטחות למעשים ולוודא שבתהליך היסטורי ארוך טווח למען עתידה של ישראל, הצעדים האלה מקבלים משנה תוקף ממשי ואמיתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, איני מתרשם יתר על המידה מההכרה שניתנה לרשות הפלסטינית בעצרת האומות המאוחדות. נכון, האו"ם אינו עוד "או"ם שמום", אבל עדיין יש בו רוב אוטומטי נגד ישראל, רוב שהפך לאחרונה את עצרת האומות המאוחדות לזירת חבטות במדינת ישראל. יחד עם זאת, לא נוכל להתעלם מתוצאות ההצבעה. להחלטת העצרת יש השפעות משפטיות מרחיקות לכת, שפוגעות במעמדה של ישראל בעולם ומאפשרות לפלסטינים להיות שותפים ב-70 אמנות בין-לאומיות ולהיות חברים בבית-הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג, שעתיד להעמיד חיילים ישראלים לדין, ואני לא ממליץ לזלזל בזה. הרוב האוטומטי אומנם היה נתון, אבל מדינת ישראל הפסידה את הרוב המוסרי, אותו רוב מוסרי שתמיד עמד לצדנו. ואולי לראשונה מאז הקמתה של ישראל, כמעט כל מדינות העולם גרסו שהמוסר לא נמצא לצדנו. מדינות כמו צרפת, כמו בריטניה, כמו גרמניה, לא עמדו לצדה של ישראל, ואלה ידידותינו הטובות ביותר. הן לא התייצבו לצדנו הפעם. מדינות המערב הובילו את התמיכה המוסרית דווקא בפלסטינים, וזה אולי הדבר המשמעותי בתמיכה הזאת של מדינות המערב בהכרה בפלסטינים כמדינה משקיפה. זהו תקדים דיפלומטי מסוכן שעלינו לתת עליו את הדעת. לא סוד הוא שאת החלטת עצרת האומות בכ"ט בנובמבר על חלוקת הארץ דחו הפלסטינים. זו היתה יריית הפתיחה למלחמת עצמאותנו. ההכרזה באו"ם על הכרה בפלסטין כמדינה משקיפה יכולה להוביל חלילה למהלך אלים נגד ישראל בשטחי יהודה ושומרון. עלינו להיערך לכך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בין הגישה שמובילה ממשלת ישראל, של דחיית הפתרון, ובין הגישה שחולמת על פתרון בזק במהלך אחד שיפתור את הסכסוך, יש דרך האמצע, דרך המרכז הלאומי. פעמים רבות עמדתי כאן מעל בימת הכנסת והצגתי את תוכניתי המדינית לפתרון הסכסוך. הצגתי אותה לראש הממשלה, לחברי הכנסת, לחברי הסיעה שלי, הצגתי אותה במדינות העולם, הצגתי אותה לנשיא ארצות-הברית ולשורה של מנהיגים בעולם. זוהי התוכנית היחידה הישימה והמקיפה ביותר שקיימת היום, ובעזרתה ניתן להתקדם במסלול המדיני. יש בה כל הנדבכים על מנת להוביל להידברות עם הפלסטינים, ובסופו של תהליך להגיע לפתרון, להסכם, על הבסיס, על העיקרון של שתי מדינות לשני עמים. נשיא ארצות-הברית, שאותו פגשתי ב-19 ביוני השנה, ברק אובמה, קיבל את העקרונות העיקריים של תוכניתי, לדון תחילה על גבולות ועל הסדרי ביטחון, מכיוון שבשני התחומים הללו אנחנו מאוד מאוד קרובים להסכם עם הפלסטינים. המתווה של התוכנית שלי בכל סוגיית הגבולות והסדרי הביטחון שומר על האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל ומאפשר הסדר ביניים שבתחילתו מדינה פלסטינית ובעתיד, הובלה להסדר קבע. הגיעה השעה שהמנהיגות המדינית בישראל תדאג לפתרון הסכסוך, לא בשביל עתידה של המדינה הפלסטינית אלא למען עתידנו שלנו, למען ביטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל. עייפנו מאלו המסבירים לנו שאין פתרון לסכסוך, ועייפנו לא פחות מאלה העסוקים יותר בפורומים בין-לאומיים בפתרונות שאינם מחזיקים מים. ככל שנמתין לאותם פתרונות מושלמים,

אנחנו עלולים לאבד את היכולת להגיע להסדר, וחלילה לצקת תוכן ממשי למה שאויבינו רוצים, מדינה דו-לאומית. אם נמשיך לטמון את ראשנו בחול, לעצום את עינינו ולהישאר בחלום, נתעורר למציאות בלהות. לפני כשנה, אדוני היושב-ראש, כיושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, התרעתי מפני פרוץ אינתיפאדה שלישית בשטחי יהודה ושומרון. איש אינו צריך לספר לי את המשמעות העמוקה של התקוממות מהסוג הזה. ההנחה שהצונאמי האסלאמי יפסח על יהודה ושומרון עוד תתפוצץ לנו בפנים, ובפתח הוא מבעבע מתחת לפני השטח.

כרמטכ"ל וכשר ביטחון היתה לי הזכות למגר את האינתיפאדה השנייה.

השב"כ ומערכת הביטחון ידעו להתמודד גם עם אינתיפאדה שלישית, אם חלילה תפרוץ, וננצח, ואנחנו ננצח. השאלה תהיה שאלת המחיר והמשמעויות הנובעות מכך. ואני שואל: האם לא ניתן למנוע אותה? האם לא ניתן למנוע את ההתפרצות הזאת, את העימות הזה, את האפשרות שתהיה כאן אינתיפאדה שלישית, וחלילה זה יגרור את כל המערכת האזורית, שגם כך אינה יציבה, להידרדרות אזורית? האם לא ניתן להגיע לאותם הישגים מדיניים ללא מחיר הדמים הכבד? תשובתי היא שזה אפשרי. העניין הזה מונח לפתחו של הדרג המדיני של מדינת ישראל. כנסת נכבדה, הכרזת עצרת האומות המאוחדות ביום חמישי האחרון מהווה נורת אזהרה לפני פתרון מדיני כפוי שיהיה מנוגד לאינטרס של מדינת ישראל.

אדוני היושב-ראש: אם לא נפעל, יפעלו בשבילנו, אם לא ניזום, אנחנו ניגרר, אם לא נחליט, העולם יחליט בשבילנו. כבר התחילו ליזום בשבילנו, כבר התחילו לגרור אותנו וכבר התחילו להחליט בשבילנו, וזו השעה לפקוח עיניים, להתעורר ולפעול. ואני מאמין שישראל החזקה, ישראל הצודקת, חייבת ליזום ולהוביל ולא לתת למדינות העולם לגרור אותנו. אני קורא מעל במה זו לראש הממשלה ולכל ראשי המפלגות בבית הזה ולאלה המתמודדים בראשות רשימות חדשות בבחירות הקרובות: אל תפנו עורף לנושא הזה, אל תתעלמו, אל תפנו מבטכם. זהו נושא מרכזי, זהו נושא ברמה הלאומית, וזהו האיום הקיומי המוחשי ביותר על המשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, כמדינה יהודית לנצח נצחים. אני אינני מתכוון להתעלם מכך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, עלינו להמשיך ולהילחם בטרור בכל מקום שבו הוא מרים ראש. מבצע "עמוד ענן", שהסתיים טרם זמנו, היה נכון. כיושב-ראש האופוזיציה נתנו לראש הממשלה גיבוי מלא, כי מול הטרור אין אופוזיציה, נתנו לו גיבוי מלא למבצע הזה. המכה הצבאית שהונחתה על ארגון ה"חמאס" פגעה בו, אך המבצע הסתיים מוקדם משהיה צריך להסתיים, ומטרות המבצע כפי שהוגדרו על-ידי ממשלת ישראל לא הושגו. המאבק בטרור לא הסתיים, ואנחנו יודעים כיצד לנצח בו. עשינו זאת בעבר בהצלחה. "חמאס" יצא מוכה צבאית, אך חזק מדינית. "חמאס" אולי הפסיד בקרב, ואין ספק שידו של צה"ל היתה על העליונה, אבל לצערנו אנחנו הפסדנו במערכה המדינית מול ה"חמאס". ה"חמאס" ומדינות העולם כפו עלינו הפסקת אש, ה"חמאס" התחזק, אבו מאזן נחלש והעולם התייצב לצד הרשות הפלסטינית, אותה התייצבות שגם בה יש הפסד לא מבוטל, שנרשם דווקא בכ"ט בנובמבר מכל התאריכים. המדיניות הישראלית כלפי הטרור צריכה להיות נחושה וקשוחה. איני מוכן לקבל שמדינת ישראל מנהלת משא-ומתן עם ארגון טרור המשגר טילים אל מרכזי הערים של ישראל בשעה שהיא מחרימה את הזרם הפרגמטי המוכן לדיאלוג. נוצר כאן מצב אבסורדי, שמול הרשות הפלסטינית, הרשות הפורמלית למשא-ומתן, לא התנהל משא-ומתן, ובארבע השנים האחרונות החלשנו את מי שיכול היה להיות פרטנר, בה בשעה שבמדיניות תגובה, ולא במדיניות הרתעה, יצרנו מדיניות שבה ה"חמאס" הלך והתחזק משלב לשלב, והגענו למצב שבו בנושא המדיני היתה לו הצלחה בסופה של מערכה שבה הוא נפגע באופן צבאי. המשך הקיפאון המדיני מחזק את ה"חמאס" ומחליש את אבו מאזן,

בעזה מאיימת להשתלט על הרשות הפלסטינית, ולא נוכל להגיד לעצמנו שלא שמענו ולא ידענו. ואני מאמין שעוד לא מאוחר לתקן. אדוני היושב-ראש, ההיסטוריה תשפוט את דורנו על-פי המעשים. אם נמשיך ככה ונוריש לילדינו מדינה דו-לאומית ללא רוב יהודי, פגענו באופן משמעותי באחד היסודות המרכזיים של הוויית חיינו בדור הזה, והוא לשמור על שלמותה של ישראל ועל ריבונותה כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני יכול לומר בלב שלם שאין בבית הזה נציג ציוני אחד שמוכן לקבל מציאות שחלילה נאבד את הרוב היהודי במדינת ישראל. ועדיין, בארבע השנים האחרונות התקרבנו כחולמים בצעדי ענק אל המציאות הנוראה הזו. זאת האחריות שלנו, זה קורה במשמרת של כולנו, ואסור לנו לתת לזה יד. בואו נגלה את האחריות ונעמוד מול האתגר כדי להבטיח את עתידה של ישראל כמדינה חזקה, עצמאית ויהודית, חלק בלתי נפרד ממשפחת העמים.

אדוני ראש האופוזיציה, יש לי רק שאלה אליך. אני מבין שסיעת קדימה הגישה איזו בקשה לוועדת הכנסת, ואני מבקש מהיועץ המשפטי להבהיר לי מה קורה כאשר ועדת הכנסת לא מביאה את בקשת קדימה לכנסת. ואז, אם אני יכול לעשות זאת, אני אכריז. כי תהיה דעתי כזאת או אחרת, חוקי המשחק צריכים להיות שווים לכולם. שהרי אנחנו מחוקקים חוקים שאנחנו מתכוונים נגד אחד, בסוף זה מופעל נגד עצמנו, ואלה הם דברים שיוצרים את כל המעגלים השוטים שאנחנו נמצאים בהם. אבל לא יכול להיות מצב שבו, כי הרי זה רק דקלרטיבי. ההכרזה בכנסת היא רק דקלרטיבית, יביאו בשם ועדת הכנסת הודעה לכאן.

אני רק רציתי כדי שלא יהיה מצב שבו אני שם מכשול. יש בנושא זה עוד, חברת הכנסת תירוש, לצערי הרב, אינך יושבת-ראש האופוזיציה, בבקשה, בבקשה, אני צריך להגביל אותך בעשר דקות. ראש האופוזיציה לא מוגבל בזמנו, כמו שר. אז את תסלחי לי שאני מעדיף, לא מעדיף, את יושב-ראש האופוזיציה על פנייך. זה לא ברמה האישית, כמובן. אני גם מעדיפה אותו לפני. תודה רבה, כן. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, הקשבנו לדבריו של יושב-ראש האופוזיציה, יושב-ראש תנועת קדימה, חבר הכנסת שאול מופז, ואני חייבת לומר לך, גם אם אני אשמע מאוד לא אובייקטיבית, אלה היו דברי חוכמה, חוכמה מדינית, חוכמה פוליטית, ומשנה סדורה שכדאי להקשיב ולקרוא אותה שוב ושוב, וגם להפנים אותה. אני לא מתכוונת חלילה להתלהם, אבל אנחנו ביקשנו לדבר על הנושא של מבצע "עמוד ענן". ואני חייבת לומר, דווקא כמחנכת, שכ"ט בנובמבר, גם אם היו מעירים אותי, או אני מקווה כל תלמיד אחר במדינת ישראל, והיו שואלים אותו מה זה אומר, מה זה מסמל לך, היו אומרים: האו"ם הכריז על הקמתה של מדינת ישראל, אישור תוכנית החלוקה. נכון שיום לאחר מכן הערבים כבר פתחו במלחמה נגדנו, כי הם לא קיבלו על עצמם את מה שהאו"ם הכריז עליו ואישר אותו כתוכנית חלוקה. ולבסוף נקבעו הגבולות על-פי מה שקרה בתום אותה מלחמת העצמאות של מדינת ישראל. אבל היום כשישאלו, כ"ט בנובמבר? יאמרו התלמידים,

ומחר ובעתיד, זה גם היום שאותו או"ם,

הכריז בעצם על הכרה במדינה פלסטינית, מדינת פלסטין, בגבולות 67'. אני מקווה שהמורים הם יותר טובים. לא הבנתי. אני מקווה כך. לא, לא שמעתי. אני מקווה שהמורים יותר טובים על מנת להסביר לתלמידים,

את המשמעות בין כ"ט בנובמבר לבין כ"ט בנובמבר. השאלה היא מה יכתבו ההיסטוריונים, וכמו שאני מכירה את חלק מספרי הלימוד, אז ההיסטוריה, ההיסטוריונים כותבים את האמת, ומה לפי דעתך האמת? למה אנחנו מלקים את עצמנו כל כך?

בכהונה שלי כמנכ"לית משרד החינוך ראיתי שהשרה לבנת פסלה ספר היסטוריה שנכתב טוב, אני לא מדבר על אישים. אני מדבר על האמת ההיסטורית. אבל זה ספר היסטוריה שמונפק לתלמידים. בכל אופן, ברור לחלוטין שקרה וקרה דבר, ובאותו מוסד או"ם, שאנחנו לא רוצים לקרוא לו "או"ם שמום", אמרו מה שאמרו. זה שאנחנו לא מייחסים לזה חשיבות ולא רואים בזה שום דבר מעבר להיותם עכשיו מדינה משקיפה, והיום ראיתי קריקטורה שהיא משקיפה על הבנייה של תוכנית E1, אותה בנייה של 3,000 יחידות דיור נוספות, ואני מאוד מאוד בעד ארץ-ישראל ובנייה וחזקה על האדמה הזאת, אבל אני חושבת שצריכים לעשות את הדברים בשפיות, במתינות, ובעיקר בראייה אסטרטגית ארוכת טווח. הרי אנחנו רוצים להגיע לשלום. אני מקווה שגם אדוני היושב-ראש, גם אם הוא חושב שזה קשה היום להגיע לשלום, אבל זאת צריכה להיות המטרה, וזאת צריכה להיות התקווה, וזאת צריכה להיות המשימה, וזה צריך להיות האור בקצה המנהרה, כדי שכן יקומו פה זוגות צעירים ויאמרו: הבן והבת שלי התגייסו לקטיף, כמו שאני חשבתי שיקרה. ולא כך הוא.

אנחנו באמת צריכים לייחל לשלום, וככאלה, וגם ראש הממשלה מצהיר על כך שפניו לשלום, הוא רק רוצה שישבו אתו למשא ומתן ישיר. אבל אם אנחנו רוצים בסופו של יום להגיע לשלום, אז ברור לנו שנצטרך גם להתחלק בשטחים ולחלוק שטחים שקיימים פה, באזור הזה. לא חילקנו מספיק? לא חילקנו מספיק? מה יש לנו? לא יודעת מה חילקנו.

אבל אני אומרת, מה יהיה אם האו"ם יחליט שנחזיר את הכותל המערבי?

מוסכם עלי ששלושת הגושים, קרי גוש-עציון, אריאל ומעלה-אדומים, עם הבנייה המורחבת שלהם, הנדרשת, כתוצאה גם מגידול טבעי של התושבים במקום, אני חושבת שכל בנייה נוספת רק מקשה עלינו. לי כאב מאוד לראות את גוש-קטיף נהרס. כל מה שבנינו שם נהרס. אז אם אנחנו לא רוצים לכאוב, בואו לא נבנה. את יודעת שראש הממשלה אהוד ברק, הוא לא נהרס. הוא לא נהרס. הרסו אותו.

רק רגע,

זה לא היה צונאמי. חבר הכנסת בן-ארי.

הוא אמר,

אחרי שרבין,

על איזו החלטה של האו"ם הקים יישובים בבקעת-הירדן,

אמר בזמנו שבלי E1 דין מעלה-אדומים כדין הר-הצופים בין 1948 ל-1967.

טוב, אז הנה יש לנו היסטוריונים, אני לא זוכר. אני אומר לך שאני לא זוכר משום שבנושא זה הדברים הם ברורים לחלוטין.

אני חייבת לומר לך, אני חושב שאפילו E1 וישיבתנו בארץ-ישראל, יכול להיות שיש לי מחלוקת עם הרמטכ"ל לשעבר ושר הביטחון ויושב-ראש האופוזיציה, אבל אני באמת מאמין שהוא ציוני דגול. אבל נדמה לי שכל האישים בטלים בשישים לעומת חשיבותה של מדינת ישראל. הוא הלך עם זאת, והוא הלך עם זה, וזה הלך עם כולנו, ואנחנו הלכנו עם זה. נדמה לי שבאמת מדינת ישראל יותר חשובה.

אנחנו מאבדים את הפרופורציות בימים האחרונים.

אני תיכף אגיע לחיבורים ולפילוגים למיניהם, אבל אני לא חולקת על חשיבותה של מדינת ישראל. וכמי שדואגת לחשיבותה, כמוך וכמו חברי האחרים, אני חושבת שצריכים לנהוג במתינות, ולא כל הזמן להושיט אגרוף ולהכניס סנוקרת בפנים ולהראות: אנחנו יותר חזקים. העולם משתנה, הערבים גם הם משתנים. זה לא אותם ערבים שברחו עם הנעליים ביד במלחמת ששת הימים, בסיני. גם להם יש את היכולות היום, יש להם את היכולות הכספיות ואת הציוד ואת הנשק. ונמאס, נמאס פשוט לחיות במדינה שכל הזמן נמצאת תחת מטר של איומים, ואיומים על חיינו. ולכן צריך לחשוב בשום שכל, מה את

לברוח?

ממש לא. את מציעה לברוח.

את מסכימה לבנייה בירושלים? רק פשוט, השתנתה. חברים, אני, יאללה נברח.

את האג'נדה שלך אנחנו מכירים.

מספיק.

האג'נדה, האג'נדה שלכם? תודה, תודה. חבר הכנסת בן-ארי, אתה תוכל הצעה אחרת.

תראו לאיפה אתם הבאתם, חבר הכנסת בן-ארי.

אני אתן לך הצעה אחרת.

אני רואה אותך על האוטובוסים וזה מספיק לי.

ולעניין הערכים, אדוני היושב-ראש,

ביקשנו היום לכנס את ועדת הכנסת על מנת,

אדוני היושב-ראש, מאחר שאני חושבת שצריכים לחוקק פה חוק. לא יכול להיות ששבעה חברי כנסת שמתפצלים ממפלגה ייקחו את הכסף אתם ולא ייקחו עליהם גם חלק מהחובות במקרה שיש חובות. חברת הכנסת תירוש, יש לי הרבה כבוד אלייך. היחידי שהתנגד פה

שבחוסר ערכים וחוסר מוסר וחוסר יושר ויושרה מנצלים את העובדה שניתן לקחת שבעה חברי כנסת עם הכסף שהם מקבלים מוועדת הבחירות, ממדינת ישראל, והם לא משלמים את חלקם בחוב היחסי, כאשר היא עצמה זו שיצרה את החוב.

אני דורשת שלא רק השבעה ישלמו את חלקם היחסי בחוב,

מאחר שהיא חזרה. אומנם היא הכריזה על עצמה כפושטת רגל, וגם החוק כרגע לצדה, אבל מפאת הנורמות המוסריות המעטות שהיא עוד יכולה לחבור אליהן, אני מצפה שגם היא תאמר: גם את חלקי היחסי בחוב אני לוקחת. דהיינו, זה מכפלה של שמונה ולא של שבעה. זה מה שאני מצפה ממי שרוצה להוביל תנועה בישראל, מי שמצפה להיות באמת מודל לחיקוי כמנהיגה. אני מצפה שתיצמד לנורמות הללו. חברי, אני יכולה רק להצטער על המעשה ולאחל לכם הרבה הצלחה.

חבר הכנסת שטרית, מאחר שהזכרתי את שמך, היחיד שהזכרתי, אני חייבת לומר שאתה באמת פרלמנטר מהטובים שראיתי, וגם כשאתה ירדת ממרום כיסאך כשר והיית חבר באופוזיציה לא ויתרת על אף יום כדי לחוקק, כדי להילחם, ולהביא לכאן חוקים טובים. ואני מקווה שנעשה כולנו את המירב למען עם ישראל.

בהחלט, עצתך תועבר לכנסת הבאה, כמיטב יכולתי. אני מזמין את כבוד השר להשיב על הצעות ראש האופוזיציה וחברת הכנסת רונית תירוש. בבקשה, אדוני. אדוני ישיב ואחר כך, להצעת הורוביץ ואכרם חסון גם כן. כל פעם, כבר עכשיו אחרי תשובתו תהיה הצעה אחרת. אדוני היושב-ראש,

לפני שאתייחס לנאומו של יושב-ראש האופוזיציה בנוגע למבצע "עמוד ענן" הייתי רוצה לפתוח בכמה מלים על מה שקורה במערכת הפוליטית בימים האחרונים, כיוון שאדוני, כיושב-ראש הכנסת ובאמת סמל בעיני רבים מאתנו לחשיבות הדמוקרטיה הישראלית, ניקיונה, אמון הציבור בבית הזה ובדברים שנאמרים כאן, אין מדינה יהודית מבלי שתהיה מדינה דמוקרטית. אמת ויציב. אבל כשמדברים על דמוקרטיה יש גם חשיבות מאוד גדולה שהאזרחים ייתנו אמון בדמוקרטיה ובכללי המשחק של הדמוקרטיה הישראלית. וכשאני שומע גם את חברת הכנסת תירוש, ותיכף אדבר גם על חברת הכנסת,

חברת הכנסת לשעבר לבני,

רציתי לדבר על הגברת לבני, אז יש איזו סערת נפש שאולי איננה נראית על פני, אבל אני בכל זאת רוצה להזכיר לאדוני ימים עברו כאן בבית הזה. אני לא אחזור אחורה עד למושג כלנתריזם. כל צופה יכול לעשות "גוגל" ולקרוא איך שפכו את דמו של אותו אדם, שלעומת מה שקורה היום אני יודע, דבריו נראים ממש קלים ופשוטים לעומת מה שמתרחש היום בבית הזה. ואני זוכר אותנו, אדוני היושב-ראש, ותיכף נדבר גם על הנסיגה החד-צדדית מגוש-קטיף, שהולבנה על-ידי הביטוי "התנתקות": אנחנו כולנו נתנתק, נתנתק מערבים, נתנתק מטרור, נתנתק מחבלי ארץ. ואני זוכר איך הנושא הזה קרע את תנועת הליכוד, קרע בעי"ן כמובן. ואותם אלה שמבכים היום את התנודות ואת המעבר בעד טובות הנאה בין מפלגה למפלגה, הם אלו שלקחו, נכון שאת לא היית אז חברת כנסת, את היית מנכ"לית משרד החינוך, שמונתה על-ידי שרת החינוך דאז לימור לבנת, אבל בהחלט מה שאת מבכה כאן היום, אותו פילוג או נטילת המנדט שמקבלים מהציבור ולקיחתו, אז באמת זה היה רק עם הזכויות ובלי החובות, שנותרו אז במפלגת הליכוד. ודומני שהחוק היום, כדאי לך לבדוק, חברת הכנסת תירוש, לדעתי היום אלה שעורקים מכם עורקים עם החובות באופן יחסי. דומני שהחוק השתנה או תחולתו השתנתה. ואני זוכר היטב איך נותרנו 12 חברי כנסת, ובאמת לא ידענו איך להתמודד עם הסיטואציה החדשה הזאת, שקמים חברי כנסת מהליכוד, שקיבלו מנדט מהציבור תחת הססמה "דין נצרים כדין תל-אביב" ואני באמת מאמין בססמה הזאת, כי מי שמפקיר את הביטחון ואת האמונה שלנו בזכות להתיישב בנצרים, סופו שהוא מקבל את הטילים גם בתל-אביב. אבל אותם חברי כנסת עשו את השיקול של איפה להיבחר ואיפה יותר נוח להיבחר באותו הזמן, ערקו מהליכוד, לקחו את המנדט שלהם ואת מימון המפלגות ועברו לקדימה.

חברת הכנסת דאז ציפי לבני היתה מהמובילים של המהלך הזה, והנה היא היום שוב, יחד עם חברי כנסת כמו יואל חסון, נכון, אתה התנגדת לחוק שכונה אז, ובאמת זה עוול נוראי היום, בדיעבד, התקשורת כינתה אותו חוק מופז, כי הספקולציות שלה היו כלפי הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר שאול מופז. ואני זוכר אז את יואל חסון יחד עם חברי הכנסת מבזים כאן את המליאה ומרססים בדאודורנטים כדי להמחיש את הסירחון הנוראי שמייצג בעיניהם, שוב הפעם, כדי שלא ייווצר העוול, שנודע כ חוק מופז דאז, חוק ציפי לבני דהיום, או חוק ציפי, לא צריך להאריך, אז אותם תרסיסים שיואל חסון וחבריו ריססו כנגד חוק לבני, חוק ציפי, הם היום משתמשים בחוק הזה כדי לבוא בצורה מבזה עוד יותר, ממש ממש ברגע האחרון, כגנבים בלילה, כדי לסדר לעצמם כיסא בכנסת הבאה על חשבון הציבור, לא בשם אידיאלים,

כפי שאמרה כאן חברת הכנסת תירוש, אין פה שום דרך. הרי אם יועז הנדל מצד אחד אומר לפני כמה שבועות שאין פרטנר פלסטיני ובדורנו לא ייכון שלום, ועוד אמירות כאלו ואחרות, וציפי לבני משבצת אותו ברשימתה, הרי יש פה רק כיסאולוגיה צרופה, אדוני היושב-ראש, ומעילה בוטה באמון הציבור הישראלי. ועל כך אני יכול רק לבכות ולומר מכאן לציבור בישראל: אל תלכו שבי אחר ססמאות, זה שמישהו בתקשורת מכנה את עצמו "פוליטיקה אחרת" או "פוליטיקה נקייה", כבר אמרו חכמינו: מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. תשפטו אותנו רק על-פי המעשים, ולא על-פי הדימויים או ההצהרות, ואני מקווה שהציבור באמת לא יאבד את אמונו בגלל מה שהוא רואה היום שמובילה הגברת לבני בשם הכיסאולוגיה והרצון לחפש תפקיד בכנסת הבאה. ובאשר לנושא שבו עסקנו, שעליו דיבר יושב-ראש האופוזיציה, לפני כמה שבועות החליטה ממשלת ישראל להגיב באופן חריף ומשמעותי אף יותר. לאורך כל הקדנציה היתה הנחיה ברורה לכוחות הביטחון להגיב על כל ירי של רקטה שתיירה, שתשוגר מרצועת-עזה.

לפני כמה שבועות היה רצף של אירועים שהביא להסלמה, בין שזה אותו הפיצוץ במנהרה ובין שזה ירי טיל הנ"ט, וממשלת ישראל קיבלה החלטה לצאת למבצע "עמוד ענן". אני קובע בצורה הברורה ביותר, שבעקבות מבצע "עמוד ענן" תנועת ה"חמאס" ספגה מכה קשה ביותר. אם הייתי שואל היום את תנועת ה"חמאס" אם הם היו מעדיפים לחזור אחורה למצב שלהם לפני המבצע, כאשר היו להם עוד כמה אלפי טילים, גם ארוכי-טווח וגם לטווח בינוני, שאיימו על ערי ישראל, אם הם היו רוצים לחזור למצב שרמטכ"ל ה"חמאס" אחמד ג'עברי עוד היה בחיים, אם היית שואל אותם את השאלות הללו, היית מבין את התשובה הברורה. ומבצע "עמוד ענן" הוכיח שוב שכשישראל רוצה יחדיו, באופן מלוכד, להכות בטרור, להשיב לו כגמולו ולשקם את כוח ההרתעה של ישראל, ותיכף נדבר איפה בדיוק הוא נפגע ומי חיזק את אבו מאזן ומי החליש את אבו מאזן, בהנחה שאבו מאזן הוא פרטנר. לא אמנע מלדבר גם על הדברים הללו. אבל מדינת ישראל הוכיחה היטב שיש לה עורף מלוכד, שיש לה הנהגה אחראית, שבשונה מבעבר המבצע הזה הסתיים בדיוק בזמן שהוא היה צריך להסתיים, והוא נוהל בצורה מאוד מאוד מקצועית ואחראית. אין לנו היום, ברוך השם, בינתיים, דוח-גולדסטון, כפי שהיה לאחר מבצע "עופרת יצוקה". הקהילה הבין-לאומית גיבתה את ישראל במאבק שלה בטרור של ה"חמאס" ושל יתר הארגונים, ואותם אלה שמדברים היום על הנושא המדיני צריכים לזכור היטב היטב בהקשר,

אנחנו לצערנו צריכים להזכיר שוב את ציפי לבני, מי היה הפוליטיקאי הראשון ש"זכה" לקבל צו מעצר בין-לאומי בבית-משפט אירופי. אגב ההתרחשויות של היום, אני אזכיר באיזו מדינה זה היה: זה היה באנגליה. אז הראשונה שזכתה לצו מעצר בין-לאומי בבית-משפט זאת היתה גברת לבני בעקבות מבצע "עופרת יצוקה", וזה היה בבית-המשפט בבריטניה. אני מדבר בהקשר של אותם אלה שהיום נרעשים מהתהליך המדיני או מאמירות כלשהן מצד גורמים כאלה ואחרים בבריטניה, ככל שהאמירות הללו נאמרו, כאילו יש כאן איזה משהו חדש ומפתיע, שהיחס בבריטניה למה שקורה במדינת ישראל הוא משהו חדש, שקרה רק כעת, ורק בממשלה הנוכחית. אז אני שוב אחזור ואזכיר: צו המעצר הבין-לאומי הראשון נגד פוליטיקאי בישראל היה נגד הגברת לבני בבריטניה. עכשיו אומר עוד כמה דברים בהקשר של מה שאמר חבר הכנסת מופז, יושב-ראש האופוזיציה. כאשר ישראל, או כאשר ראש הממשלה בעבר שרון יזם את הנסיגה החד-צדדית מגוש-קטיף, אנחנו בליכוד ואלו שנותרו בליכוד אמרנו כמה דברים על הצעד הזה. קודם כול אמרנו שזה יתפרש כחולשה, כי אם אנחנו באופן חד-צדדי, לאחר אינתיפאדה קשה ביותר, אינתיפאדת "אל-אקצא", וכל הפיגועים וכל מה שקרה במדינת ישראל, מה שקורה בסופו של דבר שאנחנו, בלי שום הסכם, נסוגים, מפנים את כוחות צה"ל, מפנים יישובי קבע שהוקמו ברשות ובסמכות על-ידי ממשלות ישראל, אנחנו אמרנו: זה עלול להתפרש ככניעה לטרור, וזה מה שעלול לחזק את הגורמים הקיצוניים ברשות. דרך אגב, באופן מפתיע לא רק אנחנו אמרנו את זה, גם חברי כנסת כאן שמקורבים ל"פתח" ולרשות הפלסטינית, כמו אחמד טיבי וחבריו, גם הם וגם אנשים כמו יוסי ביילין אמרו את העובדה שהנסיגה החד-צדדית הזאת תתפרש ככניעה לטרור ותחזק את הגורמים הקיצוניים ברשות. ולא רק זאת אמרנו. אמרנו גם, ואז התייחסו לנושא הזה כאל הפחדות, שהטילים שעד אז היו מה שנקרא "טפטוף" אני לא מקבל את המושג הזה, אבל זה מושג שידידנו דובי וייסגלס היה מתייחס בו תמיד בזלזול, היה קורא לאותם שיגורים, איך היה קורא לזה? ברזלים מעופפים, או משהו כזה, היה מתייחס מאוד בזלזול אל הירי פה ושם של הטילים מרצועת-עזה, אז הוא אמר: אז יעופו כמה רקטות חלודות, כמובן זו לא סיבה להתנגד לנסיגה החד-צדדית מגוש-קטיף. לצערי הרב, גם מנהיגים בתוככם, כמו יושב-ראש האופוזיציה, שבתחילת הדרך התנגד

עם הזמן שינה את טעמו, ואינני נכנס לסיבות לכך, ותמך בנסיגה החד-צדדית מגוש-קטיף. ואני זוכר עד היום את ההערכות של גורמי הביטחון, לא רק גורמי הביטחון, גם השב"כ, שהסבירו לנו בוועדת החוץ והביטחון שאין שום סיכוי שבעולם שלאחר הנסיגה החד-צדדית מגוש-קטיף ה"חמאס" ישתלט על הרצועה, שלא לומר ייבחר באופן דמוקרטי להוביל ברשות הפלסטינית. כל ההערכות האלה זכו מקסימום ללעג ולבוז, אדוני היושב-ראש. והנה היום, חלפו להן כמה שנים, ואותם בתי-כנסת שנהרסו, ואותם יישובים פורחים שהוחרבו, במקום שייבנו בהם בניינים, והרשות הפלסטינית וה"חמאס" יפתחו אותם, ויבנו להם תחנות כוח וחשמל ומתקני התפלה, והכלכלה בעזה תתחזק, במקום זה, אדוני היושב-ראש, כולנו רואים בצער רב מה קורה ברצועת-עזה. ומה שקורה זה שרצועת, בכל זאת, בכל זאת קזינו בנו.

קזינו בעזה בנו? לא לא, ביריחו. ביריחו.

היה להם עורך-דין וייסגלס שייצג את הנושא הזה. אני לא אמרתי זאת,

הוא בצד שלכם, לא שלנו. מרטין שלאף, ככל שזה הוא, אני יודע מי ייצג אותו בנושאים האלה. מי שמייצג אותו,

כנראה גם ברשות הפלסטינית,

יש גם הבדל בין עמדה מדינית ועמדה מוסרית. הרי הדבר המדהים,

בעמדה המוסרית אנחנו באותו צד, גלעד ארדן, אני ואתה.

אני אשתדל לשמר את היכולת גם להיות ידידם של אנשים ולהעריך את יכולותיהם, אבל גם להגיד את הדברים הכי קשים שאני חושב על מעשיהם, כי זה מה שאני חושב. ועורך-הדין דובי וייסגלס הוא זה שכשאני, כאחד המורדים, הוא לא יכול לענות פה, אז אני מציע שלא נדבר. תדבר על הקזינו כמשל.

כל מי שאינו באולם לא אוכל לומר עליו דברים? אדוני היושב-ראש, זה תקדים מסוכן, מה יהיה על חסינותי? אין הרי ויכוח. תרשה לי, כיוון שאני אומר את הדברים גם בעימותים הטלוויזיוניים עם עורך-הדין וייסגלס, אני לא אחדש כאן שום דבר. אני אומר בדיוק את אותם דברים. אבל עורך-דין וייסגלס, שבאותם ימים דברר והסביר לכולנו את תוכנית ההתנתקות, וגם אמר בריאיון ב"הארץ" למה צריך לסגת חד-צדדית מגוש-קטיף, הוא אמר: כי אין פרטנר פלסטיני. זה מה שהוא אמר עשרות אם לא מאות פעמים. אותו אדם, ורבים אחרים אתו, כמו חבר הכנסת מופז ואחרים, שהיום, באמת, בלי הבנה, לצערי, לתוצאות של מעשיהם, מטילים את האחריות לכך שאין משא-ומתן, במקום על אבו מאזן, מטילים את האחריות על ממשלת ישראל ועל ראש הממשלה, ותיכף נסביר מה הם גורמים באמירות הללו, אלה אותם אנשים שהסבירו לנו לפני כמה שנים שאין פרטנר פלסטיני ולכן צריך לסגת חד-צדדית מגוש-קטיף. אז ממאי נפשך, או שאין פרטנר פלסטיני וצריך לגרש ולפנות את היהודים כדי שהגויים יראו שיש במי לתת אמון ויש מי שמושיט יד לשלום, או שיש פרטנר פלסטיני, ולכן לא צריך לעשות צעדים חד-צדדיים, וצריך להגיע אל שולחן המשא-ומתן.

בהנחה שכנראה התחרטתם, אתם בשמאל הישראלי, והבנתם שנסיגות חד-צדדיות הן לא מחזקות את הביטחון, והן לא מקדמות את השלום, והן מתפרשות כחולשה, אז מה שאתם צריכים היום לעשות, לו הייתם אופוזיציה אחראית, זה לגבות את ראש הממשלה ולומר לעולם כולו: תראו, ראש הממשלה קורא עשרות אם לא מאות פעמים לאבו מאזן לבוא ולהיפגש אתו. ירצה, נבוא אנחנו לרמאללה. ראש הממשלה יזם צעד שלא היה כדוגמתו מאז ומעולם, אני חלקתי עליו, אבל עובדה, הוא עשה את זה, הוא יזם הקפאה של עשרה חודשים של הבנייה ביהודה ושומרון. ראש הממשלה נאם,

בניגוד לעמדה של רבים ממפלגתו, את נאום בר-אילן, והוא דיבר על כך שבסיומו של הסכסוך יהיו שתי מדינות לשני עמים. מובן שבצד השני מעולם לא שמענו את החזון הנגדי, כלפי מדינה יהודית. עכשיו, לו אתם הייתם נוקטים עמדה אחראית וממלכתית, הייתם קוראים גם אתם לאבו מאזן, הייתם קוראים לצרפת, לבריטניה, למדינות אירופה, להפעיל לחץ על אבו מאזן ולאתגר את ראש הממשלה בעמדות המתונות, so called, של אבו מאזן סביב השולחן,

חבר הכנסת אייכלר, שבו ותדברו בשקט. וסביב השולחן הוא יציע הצעות שאתם חושבים שצריך לקבל אותן ואנחנו נחשוב שלא צריך לקבל אותן, כי לנו יש מין דבקות מוזרה כזאת, למשל בשלמותה של עיר בירתנו, או בכל מיני אינטרסים ביטחוניים שאתם לפעמים לא מבינים אולי שאסור לסכן אותם, אז תוכלו לבוא אל העולם, תוכלו לנאום אצל סבן, או איפה שתרצו ברחבי הגלובוס, ולהסביר לכל העולם כולו שמי שאשם בכך שאין שלום זה ממשלת ישראל הסרבנית. אבל מה קורה היום? אתם אוחזים במקל הביקורת בשני הקצוות שלו. מצד אחד אתם מטילים על ראש הממשלה את האחריות לכך שאין משא-ומתן ואין שלום, אפילו שאתם רואים את העמדות של אבו מאזן, אפילו שהוא מכניס את ה"חמאס" לממשלתו, אפילו שהוא לא מגנה ירי טילים על אזרחי ישראל, אפילו שהוא כל שבוע חונך כיכרות על שם שהידים שרצחו כאן נשים וילדים, למרות כל הדברים האלה עבורכם הוא פרטנר, ומי שלא פרטנר והוא האשם זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. ואז אתם מגלגלים עיניים לשמים ואומרים: אה, איך יכול להיות שאירופה לא מצביעה נגד הכרזה חד-צדדית באו"ם? איזה פלא זה.

כל מפלגות השמאל הישראלי, ציפי,

חברת הכנסת יחימוביץ, ציפי לבני, אהוד אולמרט ראש הממשלה לשעבר,

כל השמאל הישראלי מגלגל אחריות לכך שאין משא-ומתן על ראש ממשלת ישראל הנבחר, אפילו שהם יודעים את האמת, ואז אתם מתפלאים שמדינות אירופה לא מצביעות, בעוד ארצות-הברית וקנדה אתנו, ממשלות אירופה, עם כל המיעוטים המוסלמיים שהולכים וגדלים באירופה, לא מתייצבות מימין לשמאל הישראלי ומצביעות באו"ם אתנו. ממש מדהים, הא? כישלון מדיני, מפולת מדינית באחריות ממשלת ישראל.

מי שאחראי למפולת הזאת זה קודם כול אתם, בחוסר הממלכתיות שלכם, בעובדה שאתם לא מגבים את הממשלה הנבחרת וכל הזמן מספרים בעולם שמי שאשם שאין שלום זה ממשלת ישראל. אז אל תבואו בטענות אלינו כשאחר כך יש באו"ם הצבעות, אומנם חסרות משמעות, אבל הן בהחלט לא מוסיפות ולא מחזקות את מדינת ישראל. וכשאתם מדברים גבוהה גבוהה, ואני אסיים בכך, אדוני היושב-ראש, בנושא של המבצע, כשאתם מדברים,

בעולם עוקפים אותנו משמאל, אבל בתוך מדינת ישראל עוקפים אותנו מימין: למה אין מבצע קרקעי? למה אין כניסה קרקעית? למה אתם לא ממוטטים את שלטון ה"חמאס"? איך יכול להיות שמדברים עם ה"חמאס"? על מה אנחנו מדברים עם ה"חמאס", אדוני יושב-ראש האופוזיציה, אנחנו מדברים אתו על הסכם שלום? אנחנו מדברים אתו על ויתורים? אנחנו מדברים אתו על, אני יודע, לתת לו חלקי ארץ ולהפקיד בידיו כדי שהוא ישתמש בהם אחר כך לירות מהם טילים?

הציבור איננו מבין את ההבחנה בין לדבר על הסכם שלום, שזה ראש הממשלה קורא כל הזמן לעשות עם הרשות הפלסטינית, לבין העובדה נרצה או לא נרצה, שהנסיגות שלכם העלו את ה"חמאס" מדרומנו והיום אין לנו מישהו אחר, שכשצריך לייצר הפסקת אש או צריך להחזיר את גלעד שליט אז צריך לדבר אתו דרך מתווכים, ככל הנראה? מה, הציבור לא מבין את ההבדל הזה? מאיפה המצאתם את העיקרון הזה, שאין על מה לדבר בשום מצב ובשום דרך? כשזה משרת את האינטרס הישראלי הביטחוני, אז זה מה שאנחנו עושים, וכשזה לא משרת אנחנו כמובן לא נדבר, ועם ה"חמאס" בהחלט אין מה לדבר, עם ארגון טרור שקורא להשמדת ישראל, על הסכם שלום שיסיים את הסכסוך. אבל כשזה משרת את האינטרס הישראלי להביא שקט ארוך-טווח לתושבי הדרום ולכל תושבי מדינת ישראל, כשזה משרת את האינטרס הישראלי להחזיר את החייל החטוף גלעד שליט, אז אנחנו בהחלט עושים את מה שצריך לעשות. ומי שמדבר על לחזק את אבו מאזן או להחליש את אבו מאזן צריך לזכור טוב טוב, כפי שהציבור בישראל זוכר טוב טוב, איזה מעשים באמת הוא עשה בעברו, כשאפשר היה לחזק או להחליש את הגורמים המתונים, ככל שהם קיימים. וגם כשמדברים על מיטוט שלטון ה"חמאס", וזה באמת המשפט האחרון שלי, אדוני היושב-ראש, אז בואו נעשה הבחנה מאוד מאוד ברורה בין לפני כמה שנים, כשה"חמאס" רק עלה, רק עלה לשלטון, שלטונו עוד לא התבסס, מדרומנו, במצרים, היה שלטון בראשות הנשיא מובארק, שמאוד מאוד לא רצה לראות את ה"חמאס" בשלטון, ואז באמת היעד הזה היה יעד שהיה אפשר להשיג אותו, ואתם לא השגתם אותו, כי הפסקתם את מבצע "עופרת יצוקה" בתנאים אידיאליים, לפני שהשגתם את כל המטרות, לא החזרת גלעד שליט, לא מיטוט שלטון ה"חמאס" ולא טיפול מלא בתשתיות הטרור ברצועה.

שש שנים אחרי, כשבחלק מהן היה לנו חייל חטוף ברצועה שהגביל, ובצדק דרך אגב, את היכולת של צה"ל לפעול אז, כשמדרום, אולי גם בזה נתניהו אשם, בכך שמובארק נפל והיום "האחים המוסלמים" שולטים או קיבלו למעלה מ-70% מקולות העם המצרי.

כשיש לך "האחים המוסלמים", כשכל המזרח התיכון מתנדנד, ואני לא רוצה להגיד מי צפה את זה ומי לא צפה את זה, אתם היום מדברים על מיטוט שלטון ה"חמאס" ואתם רוצים שיתייחסו אליכם ברצינות? אנחנו היום יודעים להגיד מי יבוא במקום ה"חמאס" ברצועה והאם הוא יהיה טוב יותר או פחות טוב? עם כל הכבוד, כפי שאמרתי, אדוני היושב-ראש, הציבור ישפוט, יש לו עוד פחות מ-50 יום ללמוד לעומק ולא להתרשם רק מההצהרות, לא של גברת ניקיון או חוסר ניקיון, לא מחוקי לבני או חוקי ציפי, אלא רק מהמעשים והעשייה של הפוליטיקאים בישראל.

אני מציע לקיים דיון במליאה על ההצעה, אם האופוזיציה מתעקשת. תודה רבה. אנחנו היום מאפשרים דעה אחרת ולא להסיר או לא להסיר. חבר הכנסת בן-ארי נרשם.

אני אתן לך לדבר אבל אתה צריך לזכור שיש לך דקה ואני נותן לך שתי דקות. אני אדבר אם ישימו לי רמקול. לא,

רמקול אתה תקבל, אנחנו לא משתיקים כאן אף דעה, חבר הכנסת בן-ארי. אין חבר כנסת שלא יכול להביע את דעתו. אני אעמוד בתוקף על זכותך, לא כפי שאתה עומד בתוקף על זכותם של אחרים, אני עומד בתוקף על זכותך, אנחנו עומדים על חובות וזכויות, זה העניין אצלנו עכשיו. פה יש חובה וזכות אחת, לכבד את הדמוקרטיה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כששמעתי היום על מה סדר-היום, התמוגגתי מנחת. אמרתי: היום יום שני, יום שני בשבוע, שבו יש וידוי ארוך יותר ותחנון ארוך יותר. אמרתי: יבואו האנשים האלה, שהביאו עלינו את הגירוש מגוש-קטיף, את הבריחה מעזה, ויגידו פה: חטאנו,

פשענו, היינו שליחי ציבור שמעלנו באמון הציבור, הבאנו אלפי טילים על אזרחי ישראל, לא כמו שניבאו הימנים הקיצונים, עד אשדוד ואשקלון, עד תל-אביב זה הגיע, עד ראשון-לציון. אני רואה פה את מופז, חבר הכנסת מופז.

לא שמעתי, לא "חטאתי", לא "עוויתי" ולא "פשעתי". איפה קצת הגינות ציבורית? איפה קצת הודאה על חטא, על מה שהבאתם על מדינת ישראל? ומלה אחת לשר ארדן בעניין של האו"ם. אתה מאשים אותם, את אנשי קדימה, שאומרים ככה וככה בעולם. מה יש להאשים את קדימה כשראש הממשלה שלך, תיכף אני אענה לך. חברת הכנסת נוקד, אין, כשראש הממשלה שלך הוא בעצמו אמר: חזון שתי המדינות, הוויתורים הנדיבים. בא האו"ם ונתן חותמת על מה שאמר ראש הממשלה נתניהו, ראש ממשלת הליכוד, ועוד לא שמעתי שהוא חזר בו מזה. אז לפני שאנחנו הולכים ל"או"ם שמום" שכך אני חושב עליו, כמו שאמר בן-גוריון בזמנו: לא חשוב מה יגידו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים. ולא אכפת לנו מה יגידו אנגליה וצרפת, אפשר להקים מדינה פלסטינית בצרפת, גם באנגליה, יש להם הרבה מקום.

אבל שראש הממשלה יחזור בו ממה שהוא אמר. הרבה יותר מטריד אותי כשראש ממשלת הימין כביכול אומר, חזון שתי המדינות ומדינה פלסטינית, מאשר כל מיני אנשים באו"ם, שהם באמת לא מטרידים אותי.

תודה רבה. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. השר הציע להעלות את הנושא על סדר-יומה של הכנסת, אין הצעות אחרות.

המציעים ביקשו להעלות את הנושא על סדר-יומה של הכנסת.

מי שבעד, בעד העלאת הנושא על סדר-יומה של הכנסת. מי שנגד, בעד להסירה. אנחנו מצביעים. מי בעד ההצעה הראשונה, של חבר הכנסת מופז, נא להצביע.

12 בעד, אחד נגד, אין נמנעים. אני קובע שההצעה לסדר-היום, תוצאות מבצע "עמוד ענן", של חבר הכנסת מופז, קיבלה אישור להעברתה לסדר-היום של הכנסת.

הוא הדין לגבי הצעה לסדר-היום באותו נושא של חברת הכנסת רונית תירוש, נא להצביע. מי בעד, מי נגד, נא להצביע.

לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. 11 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שגם הצעתה של חברת הכנסת רונית תירוש תעלה על סדר-יומה של הכנסת. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת.

בסדר, הודעת ועדת הכנסת על-ידי ממלא-המקום. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת,

בתור ממלא-מקום יושב-ראש ועדת הכנסת, נתבקשתי להודיע בזאת על חילופי אישים בוועדת הכנסת מטעם סיעת קדימה: במקום חבר הכנסת יואל חסון יכהן חבר הכנסת ישראל חסון, במקום חבר הכנסת שלמה מולה יכהן חבר הכנסת אכרם חסון, במקום חברת הכנסת רוחמה אברהם תכהן חברת הכנסת מרינה סולודקין, במקום חבר הכנסת אילן גילאון יכהן חבר הכנסת שי חרמש, במקום חברת הכנסת נינו אבסדזה, שכיהנה כממלאת-מקום קבועה, תכהן חברת הכנסת רונית תירוש.

תודה רבה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל) (הוראת שעה), התשע"ג 2012, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הקרן לניהול הכנסת המדינה מהיטל רווחי נפט, התשע"ג 2012. תודה. תודה למזכירת הכנסת. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הנושא הבא הוא הצעות לסדר-היום בנושא: כישלון ממשלת נתניהו בתחום המדיני, הכלכלי והחברתי,

ינמקו את ההצעה חברי הכנסת ניצן הורוביץ וחבר הכנסת אכרם חסון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ישראל צריכה להגיד כן למדינה יהודית ודמוקרטית ולכן ישראל צריכה להגיד כן, ישראל צריכה להיות הראשונה שאומרת כן להכרה במדינה פלסטינית לצדה של מדינת ישראל. שבוע וחצי לפני שהחל מבצע "עמוד ענן" בעזה הופיע נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן בריאיון בערוץ 2 ואמר:

כיליד צפת, אחזור לשם רק כתייר. פלסטין מבחינתי היא השטחים, השאר זה ישראל. כל עוד אני עומד בראש הרשות הפלסטינית, לא נחזור לדרך הטרור ולא תהיה אינתיפאדה שלישית. זה אמר נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס. עם המצע הזה, של מדינה פלסטינית בשלום ובביטחון לצד מדינת ישראל, הלך נשיא הרשות הפלסטינית לאו"ם וביקש הכרה במדינה הפלסטינית.

הממשלה הזאת, במקום להושיט לו יד ולשבת אתו כפרטנר שאתו היא ממילא חתומה על שורה של הסכמים, שאתו ממילא יש שיתוף פעולה, הלכה בסוף וחתמה,

עם מי חתמו בסוף הסכם, עם איזה גורם פלסטיני חתמו בסוף הסכם בשבועות האחרונים? עם ה"חמאס" ו"הג'יהאד האסלאמי". ומה פה הלקח? עם מי מדברים, עם מי חותמים הסכמים? עם מי שזורק עליך טילים. תעשה טרור, תזרוק טילים, ממשלת ישראל תחתום אתך על הסכמים. תגיד שאתה מתנער מטרור, שאתה מתנער מזכות השיבה, שאתה בעד הכרה בישראל, במשא-ומתן, אז יגידו עליך כמו שאמר שר החוץ שלנו, שאבו מאזן מסוכן יותר מה"חמאס". האיוולת שבה נוהגת מדינת ישראל, ממשלת ישראל, ספגה השבוע סטירת לחי מצלצלת באו"ם.

ישראל עשתה פה, משרד החוץ, איזה תמרון מסוים, כי בהתחלה הזהירו מפני הסכנה הגדולה באו"ם,

כשראו שהאולם כולו תומך בבקשה הפלסטינית, עשו דה-דרמטיזציה ואמרו, זה בעצם לא משנה, הצבעה חסרת משמעות, אין לזה שום משמעות. יש לזה משמעות רבה מאוד. אנחנו חייבים להבין שכדי שנוכל לחיות כאן במדינה יהודית ודמוקרטית, שזה האבן, עמוד הבסיס של החזון הציוני, אנחנו חייבים להגיע להסדר עם הפלסטינים. וההסדר הזה חייב להיות מול הרשות הפלסטינית ולא מול גורמים אחרים. וההסדר הזה הוא מה שיבטיח את עתידה של מדינת ישראל. אני שמעתי ברוב קשב את דבריו של נציג הממשלה, השר ארדן, ואני לא מבין מה האופציה. אנחנו חותמים עם ה"חמאס", את אבו מאזן אנחנו זורקים, אנחנו נמוטט את הרשות הפלסטינית, אנחנו נבנה אלפי דירות בהתנחלויות, כמו שהממשלה הודיעה עכשיו, נעשה עוד ועוד מאחזים ונקשה עליהם את החיים.

מה יצא בסוף? מה האופציה? כבר היום אנחנו יודעים שבין הים התיכון לנהר הירדן יש כמעט 13 מיליון בני-אדם, כמעט שוויון בין יהודים וערבים. מה אנחנו רוצים? הרי כל הדיבורים האלה על מדינה דו-לאומית, איזה מדינה דו-לאומית? זו מדינה שסועה, הרוסה, שיילחמו בה האחד בשני. איזה מדינה דו-לאומית? איזה קשקוש זה, המדינה הדו-לאומית הזאת? לא הישראלים ולא הפלסטינים רוצים מדינה דו-לאומית. אין מדינה דו-לאומית. הישראלים, בצדק רב, רוצים את ההגדרה שלהם כמדינה יהודית ודמוקרטית. הפלסטינים רוצים את אותו הדבר עבורם. יש פשרה היסטורית שמונחת על השולחן.

אדוני היושב-ראש, ב-1947, ב-29 בנובמבר, כ"ט בנובמבר, כשהאו"ם החליט לסיים את המנדט הבריטי באמצעות חלוקה לשתי מדינות, יהודית וערבית, הצד היהודי קיבל והצד הערבי דחה, וכך פרצה מלחמת השחרור ומדינת ישראל הותקפה והגנה על עצמה וניצחה. מאז אנחנו בריבונותנו, והם שילמו מחיר כבד ביותר. אגב, גם אנחנו, ודאי כשאתה מסתכל על העניין בראייה היסטורית. ואחרי 65 שנה בא הנציג הפלסטיני ואומר: אני מקבל את העיקרון הזה, אני משלים אתו. הוא אומר אפילו על עצמו מה ששום מנהיג פלסטיני לא אמר. הוא עצמו, כיליד צפת, כמי שרואה את עצמו כפליט, אמר: אני מוותר. אנחנו ברמאללה, וזהו. מה ממשלת ישראל עושה? הולכת ומחבלת ומונעת כל סיכוי להגשים את ההסכם ההיסטורי הזה. במי באמת פוגעת ממשלת ישראל עם הצעדים האלה על הבתים, עם אי-העברת תשלומי המסים, עם כל ההכרזות המתלהמות האלה נגד הרשות הפלסטינית? קודם כול בעצמה, בעצמנו, כי זה מה שאנחנו אמרנו השבוע. הרעיון של מדינה פלסטינית בשלום ובביטחון לצד מדינת ישראל הוא קודם כול אינטרס ישראלי. אני לא נציג של הפלסטינים, אני לא בא פה לדבר ולעשות טובות לפלסטינים. אני בעד שיחיו ויהיה להם כל טוב. אני קודם כול מדבר על-פי האינטרס שלי, שהוא האינטרס הישראלי. והאינטרס הישראלי הוא שלצדנו תהיה מדינה פלסטינית שאתה נהיה בשלום, כדי שלא נצטרך לחיות ולשלוט על מיליוני ערבים שלא רוצים בנו ולא רוצים בשלטוננו. הגבולות, ההסדרים, הכיוון הכללי ידוע, וגם ידוע לממשלה הזאת. אפילו ראש הממשלה דיבר על חזון שתי המדינות, רק שבשנים שהוא היה כאן ראש ממשלה הוא לא נקף אצבע כדי לקדם את העניין. אגב, אני כבר אומר: אני מסכים שהאחריות משותפת. גם הצד הפלסטיני, אתה יודע מה, אדוני? וגם ארצות-הברית והנשיא אובמה לא עשו. אני מסכים. לא כל האשמה היא על ממשלת ישראל. היתה תקופה שהיתה הקפאה של הבנייה ביהודה ושומרון, שנה כמעט. נכון. עוד שאלה שאני חושב שצריכה לעלות בכל הדיון הזה: גם אם אנחנו נעשה הסדר ונגיע לאיזה הסדר ונקפיא, לפי התזה שלך, את הבנייה ביהודה ושומרון, ה"חמאס" לא מכיר בנו בכלל. אני רוצה להגיד לך, וגם בתקופת ההקפאה אני אמרתי את זה, שהרצון או ההתניה של המשא-ומתן בתנאים מוקדמים כגון שהם יכירו באופיה היהודי של המדינה, אני לא עושה אתם משא-ומתן על מדינת ישראל. אני עושה אתם משא-ומתן על השטחים. אני לא צריך, לא את ההכרה שלהם ולא את ההתנגדות שלהם. זה באמת לא מעניין אותי מה העמדה שלהם לגבי אופי המשטר שלנו. את זה אנחנו קובעים כאן. זה לא עניין של אופי משטר, בשביל זה יש לנו מוסדות בכנסת. הם נגד הקיום שלך פה. הם נגד הקיום שלך פה. תשמע, זה שהם, אני לא יודע מי זה "הם", חלקם בטוח

אני רואה את המציאות לנגד עיני. אני רואה את הקולות בשני העמים שמתנגדים להסכם, ואני רואה את הקולות בשני העמים שתומכים בהסכם. פה תשאל, אפילו בכנסת הזאת תעשה משאל מי תומך בקיום שלהם, מי מוכן לעשות את הפשרה אתם, ונראה מה התוצאות. דיבר השר ארדן על ספרי לימוד, על הסתה שנשמעת ברשות, בשטחים הפלסטיניים, בארגונים. אני מגנה את זה. אני חושב שאין לזה מקום. אבל אנחנו גם צריכים להסתכל על עצמנו ולראות את ההסתה שנשמעת כאן. דיבר השר על כך שהם עשו צעד חד-צדדי והלכו לאו"ם. אני, כמובן, מעדיף הסכמים ולא צעד חד-צדדי. אבל, ריבונו של עולם, התנחלויות זה לא צעד חד-צדדי? ומחסומים זה לא צעד חד-צדדי? וכל הדברים שנלווים לכיבוש זה לא צעדים חד-צדדיים? הרי מאז חתמנו אתם על הסכם אוסלו, לפני כמעט 20 שנה,

יש איזה דמיון בין מה שהם היו אז לבין מה שהם היום?

אני שואל, ואנחנו צריכים לענות על זה ביושר: איזו ברירה הותירה הממשלה הזאת לאבו מאזן? איזו ברירה? השר ארדן, נניח שיסכים אבו מאזן לתנאים הבלתי-אפשריים שהממשלה הזאת מציבה וישב אתה לשולחן המשא-ומתן, ויכיר במדינה יהודית והכול. על מה תדברו אתו?

אתה מוכן פה להגיד שאתם מוכנים לפנות התנחלויות? אתה לא מוכן להגיד את זה. בשביל זה אתם לא רוצים להיכנס לעניין. אתם מכנים את זה "קוראלס", כמו במלחמת השוורים, שאתם נכנסים לאיזה מסלול שאתם יודעים שבסוף הוא יוביל לפינוי התנחלויות, וכדי לא להיות שם אתם נמנעים מהמשא-ומתן. אבל הגישה הזאת בראש ובראשונה פוגעת בנו וגורמת נזק לישראל. כשאני רואה היום, חברים וחברות, את הכותרת בעיתון "הארץ", שבריטניה וצרפת רוצות, אני מוסיף לך עוד דקה. אדוני, תודה. אני גם חייב לך תשובה על מה ששאלת. אני רק אגיד שכשאני רואה את הכותרת היום, שבריטניה וצרפת שוקלות להחזיר את שגריריהן מישראל, זה לא פלאו ומיקרונזיה, או נאורו. אני מכבד מאוד את מדינות האוקיינוס השקט,

הנזק לישראל חמור ביותר. אז אפשר פה לאחז עיניים.

אני רוצה להגיד שהפריימריס נגמרו, אז אפשר קצת להוריד את הלהבות. אבל אני רואה שזה לא מספיק. השר ארדן, מי שמזלזל בעולם וחושב שהוא חי על אי בודד וחושב שאנחנו נורא גדולים וחזקים ונורא חכמים, מוצא את עצמו בסוף מול שוקת שבורה, וזה מה שעומד מול ממשלת ישראל: שוקת שבורה, חרבון מדיני מוחלט. עכשיו, אדוני, בשתי מלים לשאלה שלך. אני לא רואה לנגד עיני את ה"חמאס". אני רואה את הרשות הפלסטינית, שהיא הנציגה המוסמכת של העם הפלסטיני. אני לא רוצה בשלטון ה"חמאס", ואני חושב שחיזוק של אבו מאזן וחיזוק של ההנהגה הפלסטינית והסדר אתם יביאו בסופו של דבר לשינוי גם מהבחינה הזאת.

לצערי, ממשלת ישראל הולכת בדרך אחרת. תודה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. יעלה חבר הכנסת אכרם חסון. גם לך עשר דקות. לאחר מכן ישיב השר גלעד ארדן. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, ידידי יושב-ראש האופוזיציה שאול מופז, רבותי חברי הכנסת, שמעתי בקשב רב את דבריו של ידידי השר וגם את דבריה של רונית תירוש. רציתי להגיד לשר: אוי אם היו אהוד אולמרט ושאול מופז ראש הממשלה ושר החוץ, והיו מובסים באו"ם. מה אתה היית עושה, איך שאני מכיר אותך?

היית מאשים אותם ואומר שהשפילו את מדינת ישראל וגרמו לה נזק אדיר. אני לא מוצא אף פוליטיקאי אחד במשך חצי השנה שאני נמצא כאן, שקם ואומר: טעינו. כאילו אנחנו נביאים, כאילו הכול אנחנו יודעים. כמו העיתונאים, הם המפרשים הכי טובים בעולם, כולם גנרלים, כולם פרופסורים, והם הכי חכמים, והם רוצים לקבוע למדינת ישראל במי לבחור גם. אדוני היושב-ראש, יומיים לפני ההצבעה באו"ם כתבתי מכתב לראש הממשלה ולכמה שרים. כתבתי להם שהממשלה טומנת את ראשה בחול מול המהלך הפלסטיני באו"ם, ורק כאשר כל מדינות העולם יצביעו נגדנו נתעורר ונגיד: מה קרה לנו? הרי מדינת פלסטין הוכרה. ואני שאלתי: מדוע מדינת ישראל, המעצמה, מדוע מדינת ישראל הדמוקרטית, לא היא, באמצעות ראש הממשלה לא הלכה לאו"ם ואמרה: אנחנו רוצים להקים את מדינת פלסטין? הרי מה היינו מפסידים? אנחנו כל הזמן מדברים שאנחנו לא רוצים מדינה דו-לאומית, אנחנו רוצים לחיות בשלום ואנחנו רוצים לתת תקווה לילדים שלנו. היום קמים שר החוץ וראש הממשלה ומגמדים את ההחלטה, אבל לפני כמה חודשים אמרו: כל תזוזה מדינית של הפלסטינים זה אסון. פתאום הקמת המדינה וההכרה בה מידידות שלנו בעולם זה כבר לא אסון, זה דבר קטן. ולכן הטעות הקשה של שר החוץ ושל ראש הממשלה והממשלה, היא מביאה אסון על עם ישראל. אנחנו רואים איך מתנהגות המדינות הכי קרובות למדינת ישראל. ראינו שכל מדינות העולם לא מאמינות לנו, לא מאמינות לראש הממשלה שלנו שהוא באמת מתכוון לעשות שלום. כאשר נכנסתי לכאן ישב לידי בן-סימון.

אמרתי לו: אני ארבעה חודשים בכנסת ולא שמעתי שום מלה על השלום, על הנושא המדיני. אמר לי: אל תתפלא. אני לפניך כאן, כבר שלוש וחצי שנים לא דיברו על השלום. הנושא הזה לא חשוב. אני שומע כל הזמן את מנהיגי ישראל מדברים על חשיבות השלום, שהם לא רוצים שאנחנו נגיע למצב שנשלח את ילדינו למלחמות, שנתמודד מול טרור עולמי ומול טרור באזור שלנו כל הזמן. ואנחנו, מצד שני, לא מחזקים את אבו מאזן, אנחנו מחזקים את הנהגת "חמאס". פתאום הנהגת "חמאס" כל פעם ישראל ממציאה לה ארגון אחר שהיא מחזקת אותו, ואנחנו משלמים את המחיר. זה מה שקרה לנו עם "אמל", כאשר "חיזבאללה" התקדמה, זה קרה לנו כשהזנחנו את צד"ל, זה קרה לנו כשהזנחנו את אבו מאזן. ואנחנו לא לומדים מהטעויות, ואף פוליטיקאי לא משלם את המחיר, וכאילו שום דבר לא קרה. אדוני היושב-ראש, ההחלטה היא החלטה קשה מאוד. אנחנו מחר יכולים למצוא את הילדים שלנו, את הבנים שלנו, בבתי-המשפט הבין-לאומיים, בבית-המשפט הפלילי. מה נגיד? טעינו, לא עשינו דבר? אז אני רוצה לשתף אותך, כבוד השר. לפני חודשיים הלכנו, שישה חברי כנסת, לבקר במוקטעה את אבו מאזן. היו חמישה חברי כנסת יהודים, ואני הדרוזי היחידי שהיה שם. וכפי שאתה יודע, אני לא איש מרצ ולא איש שמאל, אני גדלתי בליכוד וכבר שבע שנים בקדימה. הלכנו ושמענו אדם שאומר לך: אני רוצה שלום, היו לי סיכומים עם אהוד אולמרט, ואחרי שבא נתניהו הוא לא הכיר בשום סיכום, ביקשנו מנתניהו שנתחיל מההתחלה, לא הסכים, כל הזמן דיבר אתי על security. אמרתי לו: נתניהו, אין לי אוכל לעם, על איזהsecurity אתה מדבר? בוא נתחיל, בוא נראה לעם כמה צעדים חיוביים בחיי האומה הזאת.

נתניהו רוצה שאבו מאזן יבוא על ארבע אליו. לכן, היום אומרים: לא הפסדנו, אנחנו אנשים עקרוניים. אומר השר: ראש הממשלה עומד על שלו. ואנחנו שמענו, כבוד השר, מה אמר אתמול ראש עיריית שיקגו, שבמקרה הוא לא דרוזי, הוא יהודי נאמן ומגיע לכותל כל הזמן. תקרא מה הוא כתב על ראש הממשלה שלנו. אז מה, גם הוא טועה? גם הוא איש פוליטי? גם הוא לא רוצה את טובת הליכוד ואת טובת ראש הממשלה? אנחנו הגענו למבוי סתום, הגענו למצב קשה מאוד. הממשלה שלנו מחזקת את הטרור. ואני רוצה להגיד לכבוד השר: תבקר בדרום, תשמע את תושבי הדרום, מה אומרים על הממשלה שלך, מה אומרים על החלטות ראש הממשלה שלך. ואני אומר לך, אני לא מתפלא, כי כל הזמן אתם חיים במדיניות של "שלוף". ככה לא פותרים בעיות במדינת ישראל. לפני זה שמעתי גם את ידידתי חברת הכנסת תירוש, שאמרה: אין ערכים, על המצב הפוליטי בקרב חברי הכנסת. אני רק חצי שנה בכנסת ואני רוצה להגיד לך, שלא רק אין ערכים, אין כבוד, ויש חברי כנסת במשכן הזה ופוליטיקאים שאין להם אלוהים.

כאשר אנחנו מבקרים בבתי-הספר והתלמידים לא מכבדים את חברי הכנסת, חושבים עליהם שהם מושחתים, שהם מרמים אותם, והם משמיעים להם את מה

בגלל התנהגות של חלק מהפוליטיקאים שיושבים כאן. אני אומר לכם, חלק מהפוליטיקאים במשכן הזה, אין להם אלוהים. הם באים בשביל התפקיד, בשביל הכיסא. שכחו מי שלח אותם ומה תפקידם. אותה יושבת-ראש שהיתה לקדימה עם 28 מנדטים לא הצליחה להוות אלטרנטיבה. עשתה היסטוריה שלילית בזה שהמפלגה הכי גדולה בתולדות המדינה מאז 1948 לא הצליחה להרכיב ממשלה, עם 28 מנדטים לא יכלה לנהל את מדינת ישראל. עכשיו, עם שמונה או תשעה חברי כנסת, שכולם לא קיבלו את דין הבוחר בקדימה, והם הפסידו אתה בהפרש של 26%, עכשיו הם ישרתו את המדינה ואת עם ישראל יותר טוב? בגלל זה חושבים עלינו לא טוב, בגלל זה העם לא מאמין יותר לפוליטיקאים. בגלל זה, אדוני היושב-ראש, כל פעם קמה לך מפלגה של קישוט. פעם אחת יושב אחד ורוצה לנהל את המדינה ב"פייסבוק", הוא יכול להילחם ב"חיזבאללה" ב"פייסבוק". השנייה, שלא ניהלה גן-ילדים, רוצה לנהל את המדינה. ורמטכ"ל ושר ביטחון ש-40 שנה דמו היה על כף ידו למען ילדי ישראל לא עובר את אחוז החסימה, ככה אומרים החבר'ה שעורכים את הסקרים וכל החבר'ה האלה שהיום הפכו להיות הגנרלים והמפרשים הכי טובים בעיתונות הישראלית. זה מצב לא מכובד, מצב לא אחראי. לפי דעתי זה מצב של ייאוש. כנראה עם ישראל, לא מגיעים לו אנשים טובים. כנראה עם ישראל, באמת לא מגיע לו אחד כמו שאול מופז, כי האנשים מצביעים ברגליים, כי שני פוליטיקאים במפלגה גדולה באים ונותנים לחברי כנסת, למי שהם רוצים, להיכנס. הפריימריס האלה כבר הפכו עול על עם ישראל, לא משקפים את הפריפריה, לא משקפים את המציאות, לא משקפים את האמת. ואחרי זה אומרים: למה אנחנו במצב לא טוב? אז תבינו למה אנחנו לא במצב טוב. אנחנו מדברים על המצב הכלכלי, כבוד השר. אתה היית בכפרים הדרוזיים ונתנו לך מקום ראשון. אתה צעיר, נמרץ, מעריכים אותך, אבל אתה שמעת שם שלחיילים המשוחררים הדרוזים אין תעסוקה. אתה יושב בממשלה שלא הקימה מפעל אחד בכפר דרוזי. אתה יושב בממשלה ששולחת את כל הצעירים האלה אחרי הצבא לבתי-המשפט כי בונים בצורה לא חוקית. אתה רוצה לבנות אלפי יחידות דיור עכשיו בגדה.

לדרוזים, לחיילים המשוחררים שלך אתה לא בונה, ואתה אומר להם: יהיה בסדר. ארבע שנים חברי כנסת ישבו כאן ואמרו לחיילים המשוחררים הדרוזים: מחר ניתן לכם חשמל. איפה החשמל? אתם רוצים לעשות דברים מדיניים גדולים, אתם רוצים ללמד את הרשות הפלסטינית ללכת ראש בראש. יש לך עדה נפלאה, לא מנצלת אותך, לא עול עליך בתוך הפוליטיקה. כל מה שהיא מבקשת, שוויון קטן, שלא תרגיש סוג ג' במדינה. אתה יודע, ראית את דוח העוני, 50% מהנשים הדרוזיות הנשואות לא עובדות. אנחנו חיים ממשכורת אחת. אתה הסתובבת שם, הבטחת להם הבטחות. בוודאי, והם כיבדו אותך, ונתנו לך מקום ראשון. מה תעשה מחר לעדה הדרוזית? ארבע שנים אתה יושב כאן עם הממשלה שלך. תבוא, תעזור להם. אני באתי לכאן לא כדי לשבת על הכיסא. אני באתי לכאן כי אי-אפשר להאמין לפוליטיקאים, כי הממשלה שלך היא הממשלה הרעה ביותר בתולדות מדינת ישראל לעדה הדרוזית ולעם ישראל. תראה באיזה מצב כלכלי אנחנו: ב-2% גדל העוני בישראל, כ-70,000 ישראלים הצטרפו למעגל העוני בזמן שלכם. אנשים רעבים, יש לך כאן נתונים מפחידים, מדאיגים מאוד. אתה שומע מאות-אלפי ילדים, מעל 800,000 ילדים רעבים ועניים במדינת ישראל. זו מדינה דמוקרטית? זו מעצמה טכנולוגית? ככה מתנהלת ממשלה ארבע שנים עם העם הפשוט, העם הטוב? יש לנו עם טוב במדינת ישראל, שמשתתף בנטל, משרת נאמנה. הדרוזים לא חושבים פעמיים אם לשרת או לא לשרת. 83% מהם הולכים לשרת, כמו בהרבה מקומות אצל היהודים, שמאמינים בציונות, מאמינים במדינה הזאת. ומה אתם נותנים להם? אתם מפנים את הגב אליהם. אכרם, אני מוסיף לך עוד דקה.

אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, הייתי בחורפיש, שאול מופז שמע באוזניו, היה בבית-ג'ן: חיילים משוחררים, לקחו אותם לבתי-משפט, שילמו קנסות 300,000 שקל עם צו הריסה, ומצד שני המדינה לא נותנת אלטרנטיבה. אם היתה נותנת אלטרנטיבה, אני לא הייתי מדבר אתך כך. אני רוצה שכל הדרוזים יפעלו על-פי חוק, אבל אין להם שוויון בחוק. אתה הופך אותם לעבריינים בעל כורחם. אני כבר חצי שנה כאן מדבר, אין עם מי לדבר.

הבטחתם חשמל בסיסי לאנשים כדי שיהיה במקרר חלב, כדי שהילד יקרא בלילה. 800 בתים בדאליה ובעוספיא לבד. יש עוד 2,000 ומשהו בבית-ג'ן, וביאנוח ובכסרא ובחורפיש. מה אתם עושים? אתם אומרים להם: בקדנציה הבאה יהיה יותר טוב? אתה לא אומר להם שיהיו 15 מיליארד שקל מסים בהתחלת הקדנציה הבאה של הממשלה הבאה. עד מתי נמשיך לשקר לאנשים? עד מתי נמשיך לרמות את האזרחים? ואתם שואלים למה, תודה. האנשים לא מכבדים, אדוני היושב-ראש, את המפלגות. לא מכבדים את הפוליטיקאים. כי, תסלח לי, יש פוליטיקאים שאין להם אלוהים. אין להם רחמים. הם באים לכאן רק כדי לנצל את מדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת אכרם חסון. דברים היוצאים מהלב נכנסים אל הלב. אדוני השר גלעד ארדן ישיב לשני הדוברים. אדוני היושב-ראש, תודה, דברים היוצאים מן הלב אכן נכנסים אל הלב, בתנאי שיש להם על מה לסמוך. דברים שיוצאים מהלב והם אינם נכונים, אז הם לא ממש, אני יכול להגיד לך שאני מסכים,

ל-80% ממה שהוא אמר, על ההתנהגות של הפוליטיקה הישראלית,

אה, כן, כן.

זה בעיקר על המחנה שלו ועל המפלגה שלו. זה אני מקבל לחלוטין.

אני חושב שזה חתך, לצערי הרב. מה עם החשמל והזכויות

אני לא מקבל את כל האמירות. אני חושב שיש כבוד רב מאוד ושותפות אמיתית עם העדה הדרוזית. זה לא במקרה, ובצדק רב שיש לה כאן, בכנסת הזאת, דומני, שישה חברי כנסת. לצערי הרב, יש בהחלט עדיין בעיות לא פשוטות לבני העדה. דרך אגב, ככל שיש כישלונות בטיפול בבעיות של בני העדה, אני חושב שלחלק מחברי הכנסת הדרוזים יש גם תרומה לכך שהבעיות לא נפתרו עד עצם היום הזה. אני מסכים אתך.

אני יכול להזכיר עוד חברי כנסת דרוזים מקדימה, שברוב השנים שלהם הם דווקא טיילו בעולם, בנסיעות, ולאו דווקא טיפלו בבעיות החשמל של בני העדה הדרוזית.

אבל למה למשוך את עצמי, למה להימשך בלשון. הנה, אני אגיד לך, אני יכול להגיד לך ש-12 שנה היתה תוכנית המיתאר של בית-ג'ן תקועה, ולפני חודשיים היא אושרה סוף-סוף במועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, ואישרנו לגרוע, וזאת דילמה לא פשוטה, 1,200 דונם משמורת טבע הר-מירון, כדי שאפשר יהיה לבנות עוד 2,556 יחידות דיור ולהרחיב את בית-ג'ן. אני יכול להגיד שוועדת הכספים אישרה בחודש האחרון כמה מיליוני שקלים לשדרוג הכביש הנופי שמחבר את חורפיש לבית-ג'ן. אי-אפשר להציג את הדברים כאילו שום דבר לא קורה ולאף אחד לא אכפת. אני לא רוצה לדבר על ההשקעות בתשתיות תחבורה, בחיבור הכפרים, לא רק הדרוזיים, גם הערביים, כי צריך וזה בצדק. אז אני מאוד מצטער לשמוע את הסגנון הזה שהוא מאוד מאוד מתלהם, כיוון שעושים ועושים הרבה. נכון שלא כל הבעיות נפתרו. אבל להגיד שלא אכפת, אני לא חושב שזה הוגן וצודק לומר כך. כיוון שהדברים שנאמרו כאן היו,

בנושא המדיני, אז אני רוצה לחדד שוב את הראייה שלנו על מה שקרה באו"ם, על ההצבעה באו"ם. ואני אומר שוב שאני לא חושב, ואמר את זה גם חבר הכנסת הורוביץ, וגם אתה אמרת את זה, אף אחד מאתנו לא מתיימר לומר שההצבעה באו"ם היתה טובה, או ששמחנו על ההצבעה באו"ם, או שלגמרי מתעלמים ממנה. לא שמחנו עליה ואנחנו לא מתעלמים ממנה. אבל צריך גם להבין שאין לה משמעויות אמיתיות בשטח. ואני אחזור ואומר, ואני אנסה לומר את זה בלי להרים את קולי ובלי לצעוק: לא יכול להיות שתנועות השמאל בישראל, אם קדימה, או מפלגת ציפי הנדל, אני לא יודע, עוד אין לה שם.

התנועה היא נקראת, נכון? או תנועת הנוער, אני יודע. התנועה, התנועה למעמד הכיסא.

אפשר למצוא לזה הרבה חידודים.

בין שזה התנועה, בין שזה מרצ, ובין שזה קדימה או בין שזה יש עתיד, והיום הופסקו לימודי הדוקטורט שלו, ראיתי עכשיו ידיעה בעיתון,

ובין שזה מפלגת העבודה, אי-אפשר להחזיק את מקל הביקורת משני כיוונים. אי-אפשר ביד אחת להגיד: אתם אשמים שאין משא-ומתן, בעוד שאתם אפילו לא פעם אחת לחצתם או קראתם, הלכת לאבו מאזן. אמרת לו, כרגע סיפרת, נכון? אמרת לו, דיברת, באופן נורא לא מפתיע הוא אמר לך שהוא רוצה שלום. מה רצית שהוא יגיד לך, שהוא רוצה מלחמה? זאת השיטה שלו. הוא לובש חליפה יפה, מדבר באנגלית על שלום. כשהוא מדבר בערבית הוא אומר: לעולם לא נוותר על זכות השיבה. מכניס את ה"חמאס" לממשלתו, חונך כיכרות על שם רוצחים של נשים וילדים, לא מגנה ירי של טילים על אזרחים חפים מפשע בישראל. לך הוא אומר, בערבית, שהוא רוצה שלום. וואלכ, הפתעה אדירה. בטח שהוא אומר, כי זה עובד. למה זה עובד? כי כולכם הולכים אחריו, במקום לנהוג בממלכתיות ולהגיד לו:

אפילו אם אתה לא מאמין שראש הממשלה יוותר ויתורים. בוא, תאתגר אותו. שב ליד השולחן. תשמע מה הוויתורים שישראל מוכנה לעשות. תציע אתה מה הוויתורים, עלק ויתורים. הם הרי לעולם לא יוותרו על שום דבר. נניח שהוא יציע מה הוא מוכן

תציגו את זה לציבור, כמו שקרה הרי עם אהוד אולמרט,

הרי זה נחשף בסוף. אהוד אולמרט הציע לו עולם ומלואו: חלוקת ירושלים, דיבור על פליטים, ויתור על ריבונות בלעדית במקומות הקדושים, כמעט 100% יהודה ושומרון. וואלכ, עד היום הוא לא נתן אפילו תשובה.

תבוא עם אותם רעיונות והצעות שיש לך או שאין לך, ולצערי, כנראה אין לו, ואחרי שנדע מה הוויתורים שהליכוד ונתניהו מוכנים לעשות ומה הוא, אז תחליטו: אתם תומכים, לא תומכים, אתם תקראו לנו לקבל את הדרישות שלנו,

היום זה עוד לא קרה. הוא עומד בסרבנותו, אפילו להגיע לתחילת משא-ומתן. הוא עומד בסרבנותו אף-על-פי שהקפאנו את הבנייה, הוא עומד בסרבנותו למרות נאום בר-אילן. ואז אתם, ראש ממשלתכם, ראש ממשלתנו לשעבר אהוד אולמרט, הולך בעולם, בניגוד לכל כללי המשחק שהיו מקובלים כאן בעבר, מכפיש את ממשלת ישראל הנבחרת בתקשורת העולמית. שומעות את זה כל מדינות העולם.

את ארצות-הברית וקנדה עוד לא הצלחתם להסית נגד ישראל, אז הן עדיין תומכות בממשלת ישראל באו"ם. אבל מה אתם מצפים, אחרי שאתם מאשימים כל היום את ראש הממשלה בכך שאין תהליך שלום או הידברות, אז שמדינות אירופה, שיש בהן מיעוטים מוסלמיים שהולכים וגדלים, הן יהיו ימינה מכם?

הן לא יכולות להיות יותר ציוניות מקדימה או מהתנועה או מציפי לבני או ממרצ או מכל אותן מפלגות שמאל, שכל היום מאשימות. במקום להתאחד אתנו ולתמוך בממשלת ישראל הנבחרת וכמו ארצות-הברית וקנדה, אתן מגבות את הפלסטינים ואת אבו מאזן, על אף כל מה שתיארתי שהוא עושה וחובר עם ה"חמאס", ארגון שחפץ בהשמדת ישראל.

עם כל הכבוד, כשאתם מדברים על תהליך מדיני שאיננו מתקיים, וכשאתם מדברים על הצבעות באו"ם, קודם כול אתם צריכים לבוא בטענות אל עצמכם, כי השמאל הישראלי הוא זה שגורם לכך בפלגנות שלו, ובזה שהוא לא מגבה את הממשלה הנבחרת ותומך בפלסטינים, הוא זה שגורם לקריסה כזו או אחרת בזירות המדיניות, או לכך שממשלות באירופה לא מגבות את ממשלת ישראל. והנה היום, הפתעה אדירה, תראה מה זה: מאז 1967 עוד לא היה פרויקט בנייה אחד,

ביהודה ושומרון, שלא קיבל גינויים מקיר לקיר בקהילה הבין-לאומית. הרי כולם יודעים, זה לא נולד היום. הם לא רוצים שנבנה ביהודה ושומרון, מה לעשות? מאוד מצער. הם שכחו כנראה מי קיבל ב-1947, כ"ט בנובמבר, את תוכנית החלוקה ומי סירב לה וניסה לחסל את מדינת ישראל ואת תושביה. כנראה לא כולם מבינים שחשוב להעביר מסר שמי שפותח במלחמות אמור להפסיד מכך ולא להרוויח מכך. כנראה עוד לא הצלחנו,

לשכנע את העולם בזכויות ההיסטוריות, המשפטיות והמוסריות של העם היהודי ביהודה ושומרון. כנראה זה מקובל רק לבנות עיר פלסטינית חדשה, רוואבי, שאנחנו אפשרנו את בנייתה בקדנציה הזאת, אבל זה לא לגיטימי לבנות בשכונות בירושלים או ביהודה ושומרון ולאפשר את ההתפתחות ואת מתן המענה לצורכי האוכלוסייה שנשלחה לשם על-ידי כל ממשלות ישראל, אם ממשלת העבודה או קדימה ובטח ובטח ממשלת הליכוד. אז לאורך כל השנים היו גינויים. היום יש אפילו מסרים חריפים יותר, וכולם נורא נורא מזועזעים. על מה אתם מזועזעים? שכחתם מאיפה יצא צו המעצר הבין-לאומי הראשון נגד פוליטיקאי בישראל? אני אזכיר לכם. לא על בנייה בהתנחלויות. כאשר ממשלת ישראל הקודמת ניסתה להגן על אזרחי המדינה מירי ה"קסאמים" בעזה ויזמה את מבצע "עופרת יצוקה", אותה פוליטיקאית מהוללת, עם הדאודורנטים על חוק מופז לבני, שהיום היא מנצלת אותו לרעה כדי שיהיו ג'ובים לחברים מקדימה שמתפלגים בכנסת הבאה, והכול על חשבון הציבור, כשהיא היא מתהללת על הישגים מדיניים, היא זו שהביאה לכך שלאחר "עופרת יצוקה" העולם לא גיבה אותה, האו"ם יזם ועדת חקירה נגד ממשלת ישראל, כשהיא היתה אז ממלאת-המקום. האו"ם הוציא אז את דוח-גולדסטון, ובעקבות הדוח הזה יצא צו המעצר הבין-לאומי הראשון. לא נגד יואל חסון, שריסס כאן עם דאודורנטים. זה עוד לא פשע בין-לאומי. הוא יצא נגד ציפי לבני. איפה הוא יצא, אדוני היושב-ראש? בבריטניה.

אז זה לא שהמצב בבריטניה היה כל הזמן מזהיר ומעולה, והיום פתאום יש איזו החרפה בתגובות של ממשלת בריטניה. רשויות השלטון בבריטניה הוציאו צו מעצר לכלא לציפי לבני על כך שהיא היתה שותפה למבצע "עופרת יצוקה". אני אזכור ואחזור ואזכיר את זה לתושבי ואזרחי מדינת ישראל, שכל מגלגלי העיניים והמזועזעים מכך שממשלת ישראל מקבלת החלטה לגיטימית, אחרי שהפלסטינים מפירים את כל ההסכמים והולכים חד-צדדית לאו"ם. ממשלת ישראל תיזום מה שלגיטימי ומה שמחזק אסטרטגית את מדינת ישראל. מה שמחזק אסטרטגית את מדינת ישראל זה לא רק אמירות ותדרוכים עיתונאיים לגורם תקשורתי כזה או אחר. מה שמחזק את מדינת ישראל זה שיש לה גם התיישבות יהודית ביהודה ושומרון וצבא חזק שמגן שם מהשתלטות ה"חמאס" וארגוני הטרור. אנחנו אנשים מפוכחים, אנחנו לא רוצים להוביל דרך כמו שאתם הובלתם, שהביאה להשתלטות ה"חמאס" ולירי אלפי-אלפי טילים מרצועת-עזה. אנחנו לא רוצים שזה יקרה ביהודה ושומרון. הדרך שלכם תגרום לזה. גם אנשי שמאל, אדוני היושב-ראש, כמו דן מרגלית, שתומך בשתי מדינות ותומך בעוד הרבה רעיונות של השמאל, אומר היום ביושר שאם לא היתה ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, ואם לא נחזק אותה, ואם היא לא תהיה עובדה ברורה, אז הדיון עם הפלסטינים לא יהיה על קווי 67', הדיון עם הפלסטינים יהיה על 48'. אולי בריאיון חד-פעמי, שנועד ליחסי ציבור, אבו מאזן מדבר על צפת, שהוא מוכן אולי לוותר עליה. באמת תודה רבה לאבו מאזן. אבל בכל הראיונות ובנאומים בערבית הם מדברים על ירושלים, והם מדברים על לוד, והם מדברים על רמלה, והם מדברים על הרבה מאוד ערים שנמצאות בקווי 48' ולא בקווי 67'. אז אנחנו, אדוני היושב-ראש, עם כל זה שזה נורא נחמד לקבל מחיאות כפיים משגריר כזה או משגרירות אחרת או מאתר אינטרנט כזה או אחר, המחויבות שלנו היא לאזרחי מדינת ישראל ולביטחון מדינת ישראל. הם יכולים להגיד אלף פעם את כל המלים הנכונות והיפות על מדיניות ועל קריסה ועל בידוד, חזרה על שקרים אלפי פעמים לא הופכת אותם לאמת. מה שמעניין את אזרחי המדינה זה מעשים, זה ביטחון, ועם עובדות יהיה קשה מאוד להתווכח, חברי חברי הכנסת. עם העובדה שבממשלה הזאת היו הכי מעט נפגעים מפעולות של טרור ואיבה, הכי מעט מבכל ממשלות ישראל, אני עומד מאחורי מה שאני אומר, עם זה אתם תצטרכו להתווכח. זה נורא נחמד לקבל חיבוק חם משגריר x או משגריר y, אבל מה שמעניין את אזרחי המדינה זה שלא ייהרגו כאן אנשים ושלא ייפצעו כאן אנשים. זאת המחויבות של ממשלת ישראל קודם כול, לפני כל החיבוקים והוויתורים. ודאי שנוכל להשיג אותם באמצעות הדרך שלכם, זה הכי קל להתפרק מכל נכסינו ואז להיות מופתעים שה"חמאס" משתלט או ש"הג'יהאד" משתלט.

מלה קצרה בנושא הכלכלי-חברתי, כי הרי זה הנושא, בין היתר. גם בנושא הזה, אדוני היושב-ראש, מה עושים חברינו בשמאל ובאופוזיציה? מתעלמים מכל מה שקורה בעולם. פה, בנושא הכלכלי, זה לא נוח. בנושא המדיני זה נוח, צריך להסתכל רק החוצה, מה אומרים באו"ם, מה אומרים בעולם. אם אני אגיד להם היום: תראו מה אומרים בקרן המטבע הבין-לאומית על ישראל, תראו מה אומרים בבנק העולמי על ישראל, תראו מה אומרים ב-OECD על ישראל, לא, זה לא מעניין, מה זה משנה מה אומר העולם. משנה מה קורה כאן, יש עדיין עניים בישראל, וזה נכון, יש עדיין פערים חברתיים בישראל, וזה נכון. אבל מה קורה בעולם, זה לא משנה. הם רוצים הוקוס-פוקוס, שישראל תעשה פה נס ופה לא תהיה שום בעיה כלכלית-חברתית. בנושא הכלכלי-חברתי, מה אומר העולם, לא מעניין. בנושא המדיני, רק מה שאומר העולם זה מה שמעניין. אז אנחנו, חברי, מסתכלים על הכול כמכלול. אנחנו לא אנשי הזיות ואנחנו לא טומנים את הראש בחול. כשבעולם יש אבטלה המונית, וכשבאירופה יש 30% 50% אבטלה, אנחנו יכולים להיות מאוד גאים על כך שפה יש אחוז אבטלה מהנמוכים ביותר בעולם. בשנים האחרונות ייצרנו פה שיא של כל הזמנים, למעלה מ-330,000 מקומות עבודה. בכל העולם מקצצים במשכורות ומורידים אותן, אז אנחנו יכולים, אדוני היושב-ראש, להתגאות מאוד שכאן העלינו את שכר המינימום גם מעל ה-1,000 דולר שדיבר עליהם בעבר עמיר פרץ, וכאן העלינו משכורות של רופאים ומורים ושוטרים ועובדים סוציאליים. ברור שצריך להעלות את זה עוד בעתיד, אבל כשבכל העולם הכיוון היה להוריד שכר, כאן בשנים האחרונות הכיוון היה להעלות שכר. כשבכל העולם אין לך ההוצאות האלה על ביטחון, ולא צריך לקנות "כיפות ברזל" ולא צריך לבנות גדר ביטחון בדרום,

אלא כי כל התזות של השמאל קרסו בשנים האחרונות, וצריך להשקיע בתקציב הביטחון 20% מתקציב המדינה. איזה עוד מדינה באירופה, או בסקנדינביה, שאתם משווים אותנו אליה, מתחילה את שנת התקציב עם 20% השקעה בביטחון, כמעט 60 מיליארד שקלים? ועדיין, מול אותן מדינות, קידמנו כאן חינוך חינם. אחרי 30 שנה מאות-אלפי הורים משלמים פחות 800 שקל על גנים ובתי-ספר, פתחנו את שוק הסלולר, הוזלנו בכמעט 1,000 שקל בחודש את סל התקשורת המשפחתי,

עכשיו גם חבילת הערוצים בכבלים ובלוויין תרד לחצי מחיר, נתנו נקודות זיכוי להורים עובדים, נתנו טיפולי שיניים חינם לילדים עד גיל 12 ועוד ועוד ועוד. מי הם אלה שמטיפים לנו מוסר? אותם אלה שהם בעלי-הברית של הוועדים הגדולים, ששומרים על המונופולים, שבגללם מחירים של מוצרים בישראל

אותם אלה שיציגו היום או מחר תוכנית כלכלית שיש בה בטח המון צ'קים לציבור, אבל לא מספרים לנו מי יכסה את הצ'קים האלה? אלה שהשיטות שלהם להגדיל גירעון הביאו למיליוני מובטלים וגם כאן הם יביאו מיליון מובטלים? מי, חברת הכנסת יחימוביץ, או לפיד, שחוץ מלכתוב או לדבר על הדברים מעולם לא ניהלו ולו עסק קטן אחד? עם כל הכבוד, אדוני היושב-ראש, אין ספק שיש עדיין מה לעשות ומה לתקן, אבל לממשלת ישראל,

יש המון המון המון מה להתגאות על הכיוון שהכלכלה והחברה הישראלית תפסו בשנים האחרונות, כי בעוד שכל העולם היה בקריסה והתרסקות, כאן התווכחו למי לתת, לאן להפנות את התקציבים, להצלת ההשכלה הגבוהה, 7.5 מיליארד, ולחיבור הפריפריה למרכז עם כבישים ורכבות מהירות. כל הדברים האלה קרו כשבכל העולם מקצצים, מפטרים, מורידים תקציבים. ולכן יש לנו המון מה להתגאות, גם בביטחון, שהיה פה הכי טוב מבכל ממשלות ישראל, בקדנציה האחרונה, וגם בעשייה הכלכלית-חברתית. ולכן אני אשמח מאוד אם ההצעות לסדר-היום האלו יתקיים עליהן דיון מעמיק במליאה והציבור ישפוט.

תודה לשר גלעד ארדן. אם כן, רבותי, אנחנו סיימנו את הדיונים בשתי ההצעות לסדר-היום. אני לא הוזמנתי לדבר, אני מאוד כועס.

זה היה פלא בעיני איך לא נרשמת, חבר הכנסת נסים זאב. אני מבין, אתם מסכימים שזה יהיה במליאה. אנחנו נצביע על כך שהנושא יועבר למליאת הכנסת. רבותי, מי בעד?

ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של

שבעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, הנושא יועבר לדיון במליאת הכנסת. אני מודה לכל המשתתפים, לחברי הכנסת, לשר גלעד ארדן. רבותי, תם סדר-היום. ישיבה זו נעולה.